בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ה' בחשון תשפ"ב, 11 באוקטובר 2021. בשמי ובשם הוועדה,

משתתף בצערה של חברתנו, חברת הכנסת אורית סטרוק על פטירת אמה. מן השמיים תנוחמו.

תודה שהגעת לפה היום. ברשותך, יש לי הצעה לסדר שאני רוצה להגיד לפני הכול. ברשותך, אני מתחיל את הנושא הראשון. כמו שאת יודעת, יש דיונים במקביל בוועדות, ויש יושבי-ראש ועדות שהגיעו לפה. גם לי יש דיון במקביל בוועדה, וזאת הסיבה שאני רוצה לומר את דבריי בפתח הדיון, והם לא יהיו ארוכים,

אבל יש לנו ועדת פנים - - - אני הולכת לוועדת פנים, בדיוק בגלל זה אני רוצה לדבר פה כמה שיותר - - - יו"ר ועדת הפנים הוא כאן כדי שילך לדיון שאת תרצי לדבר בו. אם אני לא אצא, גם הדיון שם לא יתחיל. אני רוצה להתחיל את הדיון. אנחנו נתחיל בסעיפים, ואז אני אתן לחברת הכנסת אורית סטרוק להציע הצעה לסדר. הנושא הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון - חובת רצף פעילות בגוף שנותן שירות לנתיחת גווייה), התשפ"א-2021, פ/2049/24, של חברי הכנסת ווליד טאהא, מנסור עבאס ומאזן גנאים, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הבריאות. אני רוצה לומר מילה אחת לגבי הנושא הזה. גם אצלנו,

וגם אצל המוסלמים, כל הנושא של הלנת המת הוא משהו מאוד מאוד משמעותי, ולכן אנחנו מכבדים את החוק שלו ואת החשיבות שלו. אנחנו מכבדים את האזרחים המוסלמים ואנחנו רוצים לבוא לקראתם. ברגע שוועדת הכנסת תחליט על העברה לוועדה, אני קורא ליושבת-ראש ועדת הבריאות למצוא את האיזונים בין שמירת כבוד המת מצד אחד והחשיבות שלו, לבין הנושא של שמירת השבת שלנו, של היהודים. אני מאמין שנוכל להגיע לאיזונים הנכונים. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, מישהו רוצה להתייחס לדבר הזה? אני רוצה להגיד שני משפטים. א', תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אמרתי בדברים שלי על הדוכן במליאה שאכן אין כוונתנו לפגוע בדת היהודית, לא חשבנו על כך. אנחנו רק רוצים לממש את הזכות של האזרח הערבי, שבגלל אילוצים של סדר עבודה שנקבע למכון, דווקא הזכות שלנו בעניין הזה נפגעת. אנחנו רוצים להגיע לנוסחה שמצד אחד מכבדת את המת ומביאה אותו לקבורה מהירה, מצד שני גם לא לפגוע בדת היהודית, זה כלל שאנחנו נדאג למצוא את הניסוחים בשבילו. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת טאהא. חבר הכנסת מאיר פרוש. אחריו חברת הכנסת אורית סטרוק.

אם בחרת להתחיל דווקא בסעיף האחרון הזה, צריך להתחיל עם הדבר הראשון שיש לנו. כדי להקים את המדינה פה, לפני תש"ח-1948, כאשר בן גוריון רצה לומר בפני האומות המאוחדות שהוא מקים בית לאומי לכל יהודי, הוא חיבר מסמך. למסמך הזה קוראים מסמך הסטטוס-קוו. אחד מארבעת הסעיפים במסמך הזה היה שיום המנוחה של מדינת ישראל הוא יום השבת.

חלילה, לא מדבר נגד הרגשות של הערבים המוסלמים, חלילה וחס. נמצא פה אחמד ועומד מעלינו כאן. אני לא תמים דעים איתו, לפעמים אני עושה מעשים שמפריעים לו, או עשיתי מעשים, כשהייתי במשרד השיכון, שהפריעו לו, אבל בהחלט לא כדי להתגרות. אף פעם אני לא עושה פעולות כדי להתגרות בפלסטינים,

אני חושב שכדי להתחשב ברגשות של המוסלמים, אנחנו פותחים את המכון לרפואה בשבת ובזה אומרים שמה שבן גוריון התגאה בו ואמר: אני מקים בית לאומי לכל יהודי, והמסגרת שלו תהיה ששומרים על המוסדות, שומרים על המתקנים של הממשלה ביום השבת, זה יום המנוחה, אז גם אם אני רוצה להתחשב בערבים המוסלמים, למה לעשות את זה כפגיעה בדת היהודית? כבר הציעו חברים

רגע, רגע, למה אתה מפריע לי? הייתה הצעה לפני ההצבעה, וכולם היו אמורים ללכת בפה אחד על זה, שבבית החולים של נצרת יקימו סניף של אבו כביר.

ייתנו תקציב, מה שאתה רוצה תקבל. תעשו את זה שם, אבל למה בריש גלי צריכים לתת את החוק הזה כדי לאפשר לרמוס את הדת היהודית, את השבת? אדם שלא מבין בכל הדברים האלה, מה הוא רואה? שבמדינת ישראל ממשלת ישראל מחוקקת חוק כדי לפגוע בשבת.

אני לא רוצה לפגוע בערבים, אני לא רוצה להישמע כך, אבל זה לא הוגן לעשות דבר כזה. אז אני מבקש להמתין עם זה, ואולי יחד עם המציעים נחכה, שזה לא יעבור כחוק. אני לא חושב שמותר שיהיה כזה דבר, שניתן יד לדבר כזה. תודה רבה לחבר הכנסת פרוש. אני רוצה, ברשותך, בלי קשר להצעה לסדר, להצטרף לדברים של חבר הכנסת פרוש ולהוסיף עליהם. להוסיף עליהם. אנחנו נכנסים עכשיו בפרשיות השבוע לפרשיות של אברהם אבינו. אנחנו נקרא על סדום ועמורה. וישנה שאלה ידועה של חכמינו: מה הייתה הבעיה הגדולה בסדום? הרי היו עוד חברות ועוד מקרים שבהם לא נהגו הכנסת אורחים ולא נהגו לפי כללי המוסר והצדק. הבעיה הייתה שבסדום הם הפכו את ההתנהגות הלא מוסרית לחוק. יש הבדל אם אנשים פועלים בצורה לא מוסרית, אבל זה לא החוק של המדינה, לבין אם המדינה מחליטה שנושא מסוים שלא תואם את הערכים שלה הופך לחוק. כמו שאמר חבר הכנסת פרוש - - - אני אומר את זה בשם אומרו: הגאון הרב קוליץ,

כשאני הייתי חבר בעיריית ירושלים והלכו לעשות את חוק ההסמכה, שבדרום ירושלים יהיו חילולי שבת, ובצפון ירושלים, איפה שהחרדים נמצאים לא יהיו חילולי שבת. אז הוא אמר: מה ההבדל בין סדום לאחרים? בסדום עשו את מעשי התועבה בחוק.

זה בדיוק כל העניין, כי כפי שאמר חבר הכנסת פרוש, יש מספיק דרכים להסתדר וללכת לקראת אוכלוסייה כזאת או אחרת, ואנחנו מכירים את המציאות כולנו. אבל להכניס לספר החוקים של מדינת ישראל חוק שעניינו חילול שבת זה סדום. זה צעד שלא עושים. זה בדיוק צעד שלא עושים. אני מבקשת ממך, חברי יושב-ראש הוועדה אני יודעת שהשבת יקרה לך מאוד. אני מבקשת מאוד לשקול את הדבר הזה פעם נוספת. המון דברים אפשר לסדר שלא בחקיקה. רק לפני שבועות ספורים עמדה חברת הכנסת סילמן והסבירה למה את הצעת החוק של מיכל וולדיגר לא צריכים להעביר בחוק,

אני לא אמרתי דבר כזה אף פעם. אמרת, ואני במו אוזניי שמעתי. עמדתי לידך ושמעתי אותך מסבירה את זה.

אמרתי שיש הרבה דרכים, לא אמרתי את זה. חברת הכנסת סטרוק, קטונתי - - - אמרתי שיש הרבה אופציות, כמו שכאן יש הרבה אופציות. את ודאי תגידי מה שאת רוצה להגיד, אני הייתי מציע, כדי שנוכל לטפל בסוגיה הזאת - - אל תגידי בשמי. - - שנתמקד בסוגיה הזאת, כי אחרת אנחנו סתם מתפרסים. בסוגיה הזאת אני מדברת. אתה בעצם מקדם הליך חקיקה מי כמוך יודע שישנם חוקים שאתה לא מקדם. לדוגמה: חוק הסדרת ההתיישבות הצעירה שוכב אצלך כבר כמה וכמה חודשים, לא קידמת אותו לשום ועדה. אז יש חוקים שאתה עוצר אותם פה ולא מקדם אותם. אני מציעה מאוד, אדוני היושב-ראש, מכיוון שהסמכות בידך, ובידך בלבד בכלל, אין לי עסק עם אף אחד מהיושבים פה, אפילו לא עם חברת הכנסת סילמן, יושבת-ראש הקואליציה. יש לי עסק איתך, הסמכות היא בידך. בידך לעצור את הדבר הזה ולפנות לראשי הקואליציה ולנהל שיח ביניכם איך פותרים את הבעיה הזו לא באמצעות חקיקה, כי החקיקה תהיה כתם נוראי על מדינת ישראל. תודה רבה, חברת הכנסת סטרוק. אני תיכף אתן לחברת הכנסת סילמן להתייחס, זה אמור לעבור אליה. א', אני מאוד מכבד את דבריכם. ההשקפה שלכם ושלי היא זהה לחלוטין בדבר הזה לגבי הנושא של אופייה ומעמדה הציבורי והחוקי של השבת פה במדינת ישראל. שקלתי לעכב את הדבר הזה, אבל בשיג ושיח שהיה לי עם חבר הכנסת טאהא ודברים שאני שקלתי, נחה דעתי במובן הזה שכשזה יגיע לוועדת הבריאות, אנחנו נדע למצוא את האיזונים שישמרו על מעמדה של השבת גם בנושא של העבודה במכון הפתולוגי, וגם תוך שמירת האיזון בנושא של הלנת המת וכבודו. חברת הכנסת סילמן, את רוצה להוסיף משהו בעניין לפני שאנחנו עוברים להצבעה? בוקר טוב, תודה רבה.

שקביעת הוועדה שאנחנו דנים בה עכשיו החקיקה הזו אמורה להגיע לוועדה שלי, ועדת הבריאות. אני רוצה לומר שיש הרבה דברים שנמצאים על סדר-יומה של הכנסת שמגיעים בצורה של חקיקה שאפשר להעביר אותם, כמו שנאמר פה, גם לא בחקיקות אלא בצווים ובתקנות. אני חושבת שבכלל, ככל שאפשר להימנע בדברים מסוימים מחקיקה, ואפשר לקדם אותם נכון שחקיקה מהווה מנוף, בטח בקריאות טרומיות והלאה, זה מנוף שהוא טוב כדי לקדם נושאים מסוימים ולהביא אותם אל סדר-היום, ויכול להיות שגם בנושא הזה או נושאים אחרים שנמצאים על סדר-יומה של הכנסת ונמצאים כרגע לפני קריאה ראשונה או אחרי קריאה טרומית, או בכלל, יכולים להמשיך להתנהל בצורה כזאת או אחרת של משא ומתן והגעה להסכמות. הרי בסוף הבית הזה הוא בית של הסכמות. יש שרים שמעוניינים להגיע להסכמות, וככל שזה ייעשה גם בעניין הזה, זה יכול להיות פתרון משמעותי. כמובן שהדברים יגיעו לוועדה ואנחנו נבחן אין לי בכלל ספק שכבודה ושמירתה של השבת היא ערך עליון והיא חשובה לנו פה במדינת ישראל , וגם לי באופן אישי. ולכן כאשר אנחנו מגיעים לעולמות של אותם ערכים מתנגשים, אנחנו נשב ונדון בדברים כדי לשמור את האיזונים והבלמים הנחוצים ונצרכים, בטח אצלי בוועדת הבריאות. ואנחנו נתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים כדי לעשות את זה בדרך הכי טובה, בין אם זה צריך להיות בחקיקה, ובין אם לא ויגיעו להסכמות אחרות, ובין אם אנחנו נצטרך לעשות את זה בדרך כזאת או בדרך אחרת. ואני שמחה שיש מקום שאפשר לשבת ולדון בו על הדברים בצורה רצינית ועמוקה, ולשמור על הערכים שלנו שבשמם ועבורם הגענו לכנסת. בהחלט תודה על הדברים. תודה רבה, חברת הכנסת סילמן. לפני שנעבור - - - לא ממש הבנתי, לא אותך ולא אותך. אם אתם באמת לא חושבים שזה צריך להיות בחוק, אז - - - אנחנו הבנו.

גם אני לא כל כך הבנתי את המכתב ששלחתם אתמול.

יש דברים שאת מבינה אותי ויש דברים שאני מבין אותך, ויש דברים שפחות. אנחנו נעבור עכשיו, ברשותכם, להצבעה. מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הבריאות, שירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד פה אחד ההצעה להעביר את הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון

גוויה), התשפ"א-2021, לוועדת הבריאות אושרה.

קודם כל להידבר. אסור שהחוק הזה יתגלגל פה בכלל. כן. עצם הקידום.

גפני העביר הצעה להעביר את זה לבית החולים בנצרת כדי שלא לפגוע בשבת. חשוב לנו, לציבור הערבי, שהדברים יתנהלו.

בכל שבת אנחנו מוצפים בכל פעם שיש מוות,

ובאנשים שמאמינים

אני דייקתי את המינוח משום שדיברו פה על חברי כנסת - - פעם אחרי פעם אתם התיישבתם באיזשהו כיסא. אני התייחסתי אתמול למכתב שלך - - - - - או על מפלגה, ואני אומרת שהשבת היא לא עניין של מפלגה - - חברת הכנסת סטרוק. חברת הכנסת סטרוק - - - - זו הזהות של מדינת ישראל כמדינה.

- - את לא צריכה לשכנע אותי בזה, אני אמרתי את הדברים האלה, וזה ברור לי, ואני חי את זה יום-יום - - נראה לי שגם אחמד טיבי מבין את זה. - - ואני יודע גם להגיע להידברות כדי שהדברים האלה יישמרו, ואני גם סומך על חברתי, חברת הכנסת עידית סילמן, שכשזה יגיע אליה לוועדה, שהיא תדע לשמור על האיזונים בדיוק לטובת הדברים האלה. אנחנו חונכנו וגדלנו על הדברים האלה, וגם אם יש לאנשים עניין או אינטרס להגיד שדברים פה השתנו, אז התשובה היא לא, אנחנו נמצאים באותו מקום שהיינו בו כל החיים שלנו, ובעזרת השם, גם נישאר שם.

אתה עונה על דברים שלא אמרתי. אני אומר דברים ביחס להתייחסות שלך. זה בסדר שאתה עונה לי על דברים שאני לא אמרתי. דברים שאמרת. אני רק אמרתי שהשבת איננה עניין של מפלגה כזו או אחרת, זה עניין של זהותה היהודית של מדינת ישראל.

אני מסכים איתך. ולכן יש גם את חוק שעות העבודה והמנוחה, ולכן יש גם איזונים בחקיקה נוספת שישמרו על כבודה של השבת, ואנחנו נדאג לזה. אנחנו נמצאים בדיוק במקומות שאפשר לדאוג לזה. חברת הכנסת סילמן, יש עוד משהו? אני רוצה להוסיף משפט ולומר שהממשלה הזאת לראשונה לוקחת על עצמה לטפל בנושאים שקשורים לפשיעה ולאלימות, שהיא בלתי נשלטת, בחברה הערבית. יש ערבים שנהרגים באופן טבעי.

גם אצלנו, בכל חברה, זה לא רק שם. אבל אני אומרת שאם אתם מרגישים שבסופי השבוע יש עומסים בתחום הזה, אני רק חושבת שהממשלה הזאת מביאה בשורה גם עם צוות השרים המיוחד שקם בהובלתו של סגן השר יואב סגלוביץ', והשרים הנוספים - - מה זה קשור למכון אבו כביר,

- - ואני מאוד מקווה שזה יסייע בטח בפתרון הנושאים האלה גם ויתרום להם, ויהיה לנו פחות במה להתעסק בנושאים האלה כי זה יהיה יותר נשלט ויטפלו בשורש הבעיה.

לא היית צריכה לקשור בין הבשורה של המלחמה בפשיעה להעברת חוק על מכון אבו כביר לטפל בגופות. אני לא אומרת, אני רק אומרת שאולי זה גם יקל.

הייתי מצפה שתגידי שממשלות ישראל נרדמו בשמירה כל הזמן,

חבר הכנסת מאזן גנאים, לזה התכוונתי. נכון, תגידי את זה. אז אנחנו לא נירדם בשמירה ואנחנו נעשה את העבודה שלנו, ואני מקווה שלא נצטרך את זה גם. בינתיים מספר הנרצחים וההרוגים בממשלה הזאת יחסית יותר מאשר בעבר. לא ראיתי את זה עדיין, חבר הכנסת אחמד טיבי. אני אשמח שתגבה את זה בנתונים.

אנחנו קוברים את המתים שלנו כמעט כל יום,

מה שלא טיפלו בו 12 שנה, כל מה שיגלגלו אלינו,

בינתיים ההצעות של הממשלה הזאת הן מעצרים, שב"כ, צה"ל. עדיין לא הצעתם חיסולים, זה נכון. חבר הכנסת אחמד טיבי, לראשונה בממשלה הזו נמצאים נציגים של החברה הערבית, שגם יטפלו בחברה הזאת וידאגו לה ממקום אמיתי וטהור שהם רוצים למגר את הפשיעה ואת האלימות הבלתי החוקית. שמים כאן תוכנית ומתעסקים בנושאים אזרחיים שחשובים לחברה, ולכולנו יש אינטרס שהחברה הזאת תצעד בדרך הנכונה בדיוק כמו כל חברה אחרת שאנחנו דואגים לה פה במדינה. בינתיים אנחנו ממשיכים לדבר. וזה מה שצריך להיות. ולא בכל מה שלא טופל 12 שנה אנחנו נוכל לטפל בתוך חודש. אני מקווה שהממשלה תחזיק ארבע שנים ותוכל לטפל בזה. חבר הכנסת אחמד טיבי וחברת הכנסת סילמן, תודה רבה לכם. אנחנו נמשיך, ברשותכם, בסדר-היום לפי הסדר הרגיל. אנחנו עכשיו בסעיף א', דיווח שרים לוועדות לפי סעיף 123(ז)(2) לתקנון הכנסת. רגע, יש לי הצעה לסדר. סליחה, בסדר. בבקשה. סליחה, חברת הכנסת סטרוק. בסדר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעלות לסדר-היום את הפנייה שפנינו אליך אתמול, חברי להנהלת שדולת ארץ ישראל, חבר הכנסת קיש ואני. אנחנו שמנו לב שבתקופה האחרונה יש מתח גדול בין מפלגת רע"מ לבין ראשי הקואליציה סביב דרישות שגם ראשי הקואליציה לפחות לפי מה שנאמר בתקשורת והם בעצמם כותבים בפייסבוק ובטוויטר רואים בתור דרישות מאוד מאוד חמורות, קשות ובעייתיות של רע"מ; כמו למשל הסירוס המוחלט של חוק קמיניץ, כמו למשל הסדרה של המאחזים הבדואיים בנגב באופן שלא הולם את דרישות הסף שהציבו השרים שקד ואלקין, כמו למשל חיבור לחשמל של אלפי מבנים ערבים בלתי חוקיים שאין להם אפילו אופק הסדרתי, ועוד דרישות שכבר גלוי לעין כל שיש עליהן ויכוח. לי יש ניסיון פרלמנטרי לא קטן, ולא ראיתי מעודי דבר כזה, שקואליציה שחפצה להצליח מול מי שמנסה לכופף אותה נותנת בידי אותו חבר כנסת או אותה מפלגה שרוצה לכופף 12 נקודות לחץ שבאמצעותן הוא יכול לכופף את הקואליציה. וזה בדיוק מה שעשיתם, ובתשובתך כלפיי מעל דפי ערוץ 7 אתה כתבת שאנחנו לא היינו כאן בזמן ההצבעה על החלוקה לוועדות, אז אני מציעה להסתכל בפרוטוקול, אני הייתי כאן. וכתבת בואו לעבוד, אז לידיעתך, מאז שקמתי מהשבעה של אמי אני לא מפסיקה לעבוד ולא מפסיקה להיות נוכחת בוועדות, ואתה יכול לבדוק את זה, גם אני וגם חבריי האחרים. אנחנו עובדים. אנחנו עובדים קשה, ויש דברים שברוך השם, אנחנו גם משלבים ידיים כי כך צריך, אבל כאן יש נושא שהוא בנפשנו. אלה דברים שגם אתם, גם ראשי המפלגה שלך, גם ראשי מפלגת תקווה של חברת הכנסת מיכל שיר שיושבת כאן אתנו, גם אתם חושבים שאלו דברים שבהם אסור לוותר. אני ראיתי כבר הרבה מאוד פעמים שאפילו הקימו ועדות מיוחדות וועדות משולבות, ועשו כל מיני פטנטים כדי לא לתת נקודות לחץ בידי מי שרוצה להשיג הישגים שהקואליציה סבורה שלא טוב שהם יושגו. אז אם אכן אתם חושבים שהדברים האלה שבעינינו כאנשי שדולת ארץ ישראל מסכנים את עתיד הנגב, מסכנים את עתיד הגליל, אם אתם חושבים שאסור להיכנע בהם, אנחנו מבקשים ממך כיושב-ראש ועדת הכנסת וזה לגמרי בסמכותך להעלות מחדש את 12 חלקיו, פיצוליו, של חוק ההסדרים שנמסרו לידי חבר הכנסת ווליד טאהא כיושב-ראש ועדת הפנים, להעביר אותם לוועדות אחרות, אפילו להקים ועדות מיוחדות שידונו בהם, ובלבד שלא יהיו 12 נקודות לחץ שבאמצעותן הקואליציה, הממשלה, תיכנס לרע"מ ומדינת ישראל תפסיד את הנגב ואת הגליל. אני אומנם שלחתי לך במייל את המכתב הזה, אבל אני רוצה גם לתת אותו בידך ממש. זאת הבקשה שלנו. קראתי את בן שמעון בקבוצה הפרלמנטרית, זה בסדר. תודה רבה. אני מדגיש, חברת הכנסת סטרוק, מאחר ואני באמת מכבד אותך - - גם אני מכבדת אותך. - - ויש בינינו חילוקי דעות אולי בהתנהלות - - - לכן אני פונה אליך. אם לא הייתי מכבדת אותך, לא הייתי פונה אליך. בבסיס יש בינינו הסכמות רבות, בוודאי אידיאולוגיות. קודם כל, אני מחדד, ועדת הכנסת היא לא ועדת כספים. בדרך כלל לא נהוג להעלות הצעות לסדר, אבל אפשרתי לך את זה כי, שוב, אני מכבד אותך. בזה אני לא מסכים איתך. אני בטוחה שזה נכון, אבל - - - כך היה בוועדת הכנסת,

לא היו פה הצעות לסדר?

בוועדת הכנסת זה לא מקובל.

בתחילת הדרך פה בקדנציה הזו, היו רק הצעות לסדר. זו הייתה הוועדה המסדרת, ואני לא יודע אני השתתפתי בוועדה המסדרת,

קודם כל, חבר כנסת שרוצה לדבר, לא ייתנו לו לדבר? חבר הכנסת פרוש, אני השתתפתי בוועדה המסדרת, אני לא הייתי לוקח משם דוגמה להתנהלות, ברשותך. אני מניח שגם אתה לא. אבל חבר כנסת שרוצה לומר משהו, אתה לא נותן לו? זו הצעה לסדר. אני חבר בוועדת הכנסת לפני 15 שנה, היה הכול בסדר.

חס וחלילה, לא סותם פיות, ואני חושב שפה בוועדה אני לא חושב שמישהו יצא מפה ולא הוציא את כל עניינית. עניתי אתמול ואני עניתי לתקשורת כי דקה אחרי שזה הגיע אליי זה כבר היה בתקשורת. אבל בסוף אנחנו מדברים על משהו פרלמנטרי, ומן הראוי שהדברים יידונו כאן וייכנסו לפרוטוקול. אני אגיד את אותם דברים. אני מאמין לך ואני מכיר אותך שהדברים שאת אומרת, את באמת מאמינה בהם. אני רואה את זה אחרת במובן שיש פה איזושהי יצירת תמונה שלא תמיד מתכתבת עם המציאות ולפיה גם גזירת הבקשות. אני לא שמעתי את הדרישות הסחטניות של רע"מ לגבי הנושא של תקציב המדינה. חוק קמיניץ עלה במשאים ומתנים הקואליציוניים. בסופו של דבר ההחלטה שלי אם להיכנס לממשלה הייתה כשכל הנושא הזה ירד מהפרק והוא לא חזר לשולחן. לגבי דברים אחרים, אני לא שמעתי. אני אומר שוב, יש פה איזושהי התנהלות, היה פה דיון על הדברים האלה. יש פה הסכמים, יש הבנות בתוך הקואליציה.

עושה עכשיו ערכת ערעור על הישיבות שכבר היו פה בוועדת הכנסת. את פנית אליי שאני אקיים דיון חוזר. חבר הכנסת אבי מעוז פנה לבג"ץ ואמר ההחלטה שקיבלו בנושא של הכנסת הכשרות לרפורמה בוועדת הכנסת לא הייתה נכונה, ביקש גם לכנס את הוועדה.

יש כללי התנהלות פה במשכן, במליאה. אני אומר עכשיו, חברת הכנסת סטרוק, ואני אומר את זה באמת מעומק ליבי, בשלושה-ארבעה החודשים האחרונים אני לא יודע מה היה לפני כי אני לא הייתי

כולנו גרמנו לכנסת לרדת לדיוטות תחתונות, גם בנושא של השיח, גם בנושא של ההתנהלות בוועדות.

דברים שהם יותר משפיעים ויש דברים שהם פחות משפיעים, אבל בסוף כל דבר משפיע. היה פה דיון בוועדה אני אומר את זה בצער עכשיו, בלי להפנות אצבע מאשימה. רוב האופוזיציה לא הייתה בדיון הזה. רוב האופוזיציה לא הייתה בהצבעות בגלל שהיא איבדה את הזכות שלה - - - אני הייתי בדיון?

ניר, תקשיב רגע, אתה אומר שאתה לא מכיר. עוד רגע אחד.

חברת הכנסת סטרוק, עזבי. הטענות שהעלית, אני קראתי אותן,

ועכשיו אני מגיב עוד פעם פה. אני לא רוצה לפתוח בזה יותר דיון כי אני אומר לך, שורה תחתונה לא יהיה דיון נוסף על הדברים האלה. הדברים שאת אומרת, חלקם לא מתכתבים עם המציאות,

מה שכן, תאמיני לי שבמקומות שאנחנו נמצאים בהם, יש לנו את יכולת ההשפעה שלנו, ואת יודעת איך עובדת ממשלה,

ואת יודעת איך עובדים חברי כנסת שהם בקואליציה, את היית בקואליציה. דווקא מתוך שהייתי אני אומרת את זה. דווקא מתוך שהייתי. עוד רגע אחד.

כשאני הייתי בקואליציה, ראיתי איך 'תחמנו'. אם ככה, שהם לא יגיעו לידיים הלא נכונות. אבל חברת הכנסת סטרוק, יש סכנות. יש סכנות באידיאולוגיה שהן מסכנות אותך, את האידיאולוגיה שאת מייצגת, ויש מורכבויות שיכולות לסכן, ויש דברים שאת יודעת שנעשים במישור החיובי, שמטבע הדברים, האופוזיציה לא תגיד. אז אני אומר לך שבהתנהלות בתוך הקואליציה, במישור שאנחנו נמצאים בו ולא ברמת ההצהרות ולא ברמת האמירות, אני אגיד לך את זה פה, הימין לא מסכן שם, למרות הניסיונות לצייר את זה ככה. ברשותך, אני רוצה לעבור לנושא הבא. רק עוד משפט אחד, ברשותך, ואני בכלל יוצאת כי אני רוצה ללכת לוועדת הפנים כדי שלא תגיד שאני לא עובדת, אני עובדת כל הזמן. אני רוצה לומר כך, אם אתה אומר שאתה לא מכיר שיש לרע"מ דרישות שראשי הקואליציה - - אני לא אמרתי את זה.

- - הדרישות שאני הזכרתי הזכרתי שלוש דרישות: - - לא אמרתי את זה.

חיבור לחשמל של אלפי מבנים ללא אופק הסדרתי והסדרת המאחזים הבדואיים, שעד היום ההחלטה לא הובאה לממשלה בגלל אי הסכמות. נניח שאתה לא מכיר את זה - - - גם בגלל שנפל חוק האזרחות, ואת יודעת למה, ואני לא אכנס לא אמרתי את זה, אבל אני רוצה לדייק. אני לא אמרתי שאני לא מכיר. לא אמרתי שאני לא מכיר, אני לא מכיר כוונה להתנות את התמיכה בתקציב ויש הבדל גדול בזה. יש גם הרבה - - - בסדר, אתה לא מכיר כוונה. יש גם הרבה דברים שאני מנסה לקדם, אבל אם הם לא עוברים, אני לא מפיל את התקציב.

אתה לא מכיר כוונה, אז אני אגיד לך דבר אחד, אדוני היושב-ראש, יש לפחות 30 עיתונאים ששנינו מכירים שכן מכירים כוונה כזו. אני מציעה דבר אחד דבר אחד, אל תעשה עכשיו כלום יש לכם מדי פעם הפסקות בין הדיונים, קח שיעורי בית, תבדוק, אולי 30 עיתונאים לא טועים. אני לא אבדוק את זה דרך עיתונאים. אני לא אבדוק את זה דרך עיתונאים. תחשוב מה אתה אני אגיד לך, אתה חבר כנסת ויושב-ראש ועדת הכנסת, יש לך סמכות אדירה, שאין לרוב חברי הכנסת בבית הזה. תחשוב איך אתה יכול באמצעות הסמכות שלך להגן על הגליל ולהגן על הנגב ולא להפקיר אותם.

תבדוק את הנתונים ותחשוב מה אתה יכול לעשות. תודה רבה.

תודה רבה לך, חברת הכנסת סטרוק. אנחנו עוברים כרגע לסעיף א', דיווח שרים לוועדות לפי סעיף 123(ז)(2) לתקנון הכנסת. יש פה נוסח שמוצע לדיון. היועצת המשפטית ארבל, בבקשה. כידוע, כל ועדות הכנסת רשאיות לזמן שרים להופיע בפניהן, כמו שמזמינים עובדי מדינה והם חייבים להגיע ולמסור מידע. אבל בנוסף להוראה הכללית קובע התקנון בסעיף 123(ז) כך: שר שענייני משרדו נידונים בוועדה קבועה יופיע בוועדה לדווח על ענייני משרדו אחת לכנס של הכנסת. בדיווח כאמור יסקור השר לפני הוועדה את פעולות משרדו, את תוכנית העבודה של המשרד ואת אופן ביצוע תקציב המשרד. כמו כן ישיב השר לשאלות של חברי הוועדה, לרבות שאלות שהועברו אליו מראש באמצעות יו"ר הוועדה. כלומר, זה משהו מובנה של דיווח אחת לכנס. ואז מוסיף התקנון ואומר: ועדת הכנסת תקבע זה מה שאתם מתבקשים לעשות עכשיו, לגבי כל שר לאיזו ועדה יימסר הדיווח ורשאית היא לקבוע יותר מוועדה אחת. יו"ר הוועדה ימסור לשר הודעה על מועד הדיווח לפחות 30 ימים מראש. מאחר ובממשלה הזאת השתנו קצת שמות השרים והרכבי המשרדים וגם בכנסת השתנו הוועדות הקבועות כזכור, הוקמו שלוש ועדות קבועות חדשות מוצע לעבור שוב על הרשימה הזאת ולשנות את מה שצריך מאז הקביעה שנעשתה בכנסת הקודמת. מונחת בפניכם טיוטה שמסודרת לפי שרי הממשלה בממשלה הנוכחית, הממשלה ה-36, ומול כל אחד הוועדה שאליה ידווח. אני אעבור על זה מהר, אבל רק צריך לומר שכמובן הדבר הזה לא שולל מכל הוועדות, אלה שמנויות כאן והוועדות האחרות, את הסמכות לזמן שרים ולבקש מידע. צריך גם לומר שיש משרדים שיש בהם איזשהו תחום שהוא לא תחום עיקרי ששייך לוועדה אחרת. שאלו אותי למשל על רשות התקשוב שנמצאת במשרד הכלכלה, ובעבר בנושאים האלה דיווחו לוועדת המדע. לא כתוב כאן ששרת הכלכלה תדווח גם לוועדת המדע, אבל ברור שוועדת המדע יכולה לזמן אותה, או את כל אחד ממשרדה, ולבקש דיווחים ולשאול שאלות בעניין הזה. סליחה שאני שואל, אולי התייחסת ולא שמעתי, כתוב בחקיקה או בתקנות שהשר ידווח יש חובת דיווח? יש את זה בתוך החוק.

זה בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. מה שאמרתי, לכל ועדה יש סמכות לזמן שרים.

יש הוראה שאומרת שכל שר יגיע לוועדה קבועה שמפקחת על המשרד שלו פעם בכנס, ואז הוא צריך לתת דיווח מובנה על התקציב, על הפעילות, להשיב לשאלות, אפשר למסור לו שאלות מראש, צריך להודיע לו על זה 30 ימים מראש.

זה אמור להיות עניין מובנה של דיווחי שרים שוטפים. בואו נעבור על הרשימה שנמצאת כאן ונראה שהיא מקובלת על הוועדה. זה מסודר לפי ועדות, כך עשינו גם בעבר. לוועדת החוץ והביטחון ידווחו השרים הבאים: ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר המודיעין, השר לשיתוף פעולה אזורי ושר ההתיישבות. לוועדת הכספים ידווח שר האוצר. לוועדת הכלכלה, זו ועדה שחולשת על הרבה משרדים, אז יש פה הרבה שרים: שר האנרגיה, שר הבינוי והשיכון, שר החקלאות ופיתוח הכפר, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שר התחבורה והבטיחות בדרכים,

שר התקשורת, ושר הכלכלה והתעשייה, שהוא ידווח גם לוועדת הכלכלה וגם לוועדת העבודה כי כל ענייני העבודה נמצאים שם במשרד. זה מס' 15 בטבלה. אני עוברת למס' 16. ועדת הפנים תקבל דיווחים משר הפנים והשר להגנת הסביבה. ועדת ביטחון הפנים החדשה תקבל מהשר לביטחון הפנים,

במס' 19 רשמתי את השר לחיזוק וקידום קהילתי. יש החלטת ממשלה לבטל את המשרד הזה, אז ברגע שהוא יבוטל זה כבר לא יהיה רלוונטי, אבל זה עדיין לא קרה. השר לשירותי דת, מס' 20, ידווח לשתי ועדות: לוועדה החדשה של מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים בנושאי שירותי הדת היהודיים, אבל יש גם שירותי דת של לא יהודיים שעליהם הוא ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה. למה שרת התחבורה לא צריכה לדווח לוועדה הזו? למה שרת התחבורה לא צריכה לדווח לוועדה למיזמי תשתית לאומיים? זה נכון שאולי בענייני המטרו יהיה דיווח גם של שר התחבורה לוועדה הזו, פשוט אין לה דברים מוגדרים. אנחנו לא כל כך יודעים כרגע מה זה מיזמי התשתית הלאומיים. אפשר להוסיף לשר התחבורה - - - אני לא מחפש תעסוקה ליוליה, אבל אני שואל אתכם,

אפשר היה להוסיף לשר התחבורה גם לוועדה הזו בעניינים שנדונים בה. פשוט הם לא מפורטים אז לא כל כך ברור איזה מיזמים יהיו שם. על שירותי דת אני יודע שיוליה פעילה כבר. תני לה תעסוקה בנושאים אחרים, אז אולי היא תפסיק כבר עם העניין הזה. אמרתי, זה לא סותר את הסמכות של ועדה לזמן שר. בגלל שהמטרו נקוב בסמכויות הוועדה הזאת אני פשוט לא יודעת איזה עוד מיזמים יהיו שם.

אז אפשר בסמכות של שר התחבורה להוסיף את ועדת הכלכלה פלוס הוועדה הזו לענייני המטרו. לא, לא, אז אני מבקשת לקיים על זה דיון. משרד התחבורה באופן קבוע מדווח לוועדת הכלכלה, שם נמצאת הסמכות. המטרו גם ככה הוחרג. אם יש איזשהו צורך ספציפי, אז בואו נדון על זה אבל לא נעלה את זה עכשיו. בכל מקרה צריך לזכור שכל ועדה יכולה לזמן שר ולדרוש ממנו דיווחים ומידע. סעיף 21, שר המשפטים לוועדת החוקה. לוועדת העלייה ידווחו שר העלייה והקליטה ושר התפוצות.

התרבות והספורט ידווחו שלושה שרים: שר החינוך, שר התרבות והספורט והשר לענייני ירושלים ומורשת. שר הרווחה והביטחון החברתי ידווח לוועדת העבודה והרווחה. השר לשוויון חברתי גם לוועדת העבודה והרווחה וגם לוועדה לקידום מעמד האישה. שר הבריאות לוועדת הבריאות החדשה ושר החדשנות, המדע והטכנולוגיה לוועדת המדע והטכנולוגיה. זאת ההצעה, שכאמור, מבוססת על מה שהיה בעבר ועל הסמכויות החדשות של הוועדות. מישהו רוצה להעיר עוד משהו? חברת הכנסת רון בן משה? אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ההצעה כפי שהוצגה על ידי ארבל ירים את ידו. הצבעה בעד ההצעה פה אחד ההצעה אושרה פה אחד. זה אושר. אנחנו עוברים לנושא הבא, הסמכת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד לעניין חקיקת משנה ודיווחים מכוח החוק. ארבל. הבקשה היא של יו"ר ועדת - - - שתי בקשות.

ישנם חוקים שנחקקו בעבר בוועדה המיוחדת לזכויות הילד. כידוע, ועדה מיוחדת מוסמכת לחוקק. בדרך כלל הן לא מחוקקות הרבה, אבל הוועדה הזו דווקא חוקקו כמה חוקים. כשאנחנו מחוקקים, אנחנו עושים את זה בצורה איכותית. כידוע, כאשר ועדה קבועה מחוקקת, הרבה פעמים היא מסמיכה את עצמה לעניינים שונים, בעיקר אישור חקיקת משנה. דיברנו על זה גם בהקשר של חוק הוועדות לאחרונה.

הרבה פעמים אם למשל ועדת החוקה מחוקקת איזשהו חוק, אז היא אומרת השר באישור ועדת החוקה רשאי להתקין תקנות. כאשר מדובר בוועדה מיוחדת, אנחנו לא נוקבים בשמה בחוק כי לא יודעים אם היא תהיה קיימת בעתיד כאשר יגיעו תקנות. זה נכון גם לאישור חקיקת משנה, גם לדיווחים וכולי. לכן בשלושה חוקים שחוקקה הוועדה לזכויות הילד ניתנו סמכויות של אישור חקיקת משנה לוועדה, אבל לא ננקב שם הוועדה אלא נקבע שזו ועדה שתקבע ועדת הכנסת. החוקים שאנחנו מדברים עליהם הם חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות שנחקק בתשס"ח-2008. שם יש סעיף שאומר: השר ממונה על ביצוע החוקה והוא רשאי באישור הוועדה להתקין תקנות. הוועדה הוגדרה כוועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה כפי שתקבע ועדת הכנסת. החוק השני - - - ובכל שנה אכן הוועדה לזכויות הילד משנת 2008 מקבלת דיווח.

זו רוטינה שנמשכה משנת 2008. את הדיווח האחרון קיבלנו במאי האחרון. שני החוקים הנוספים הם מ-2018 שניהם: חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות. גם הוא חוק שנחקק בוועדה לזכויות הילד והוגדרה הוועדה כוועדה מוועדות הכנסת שחוק זה הוא בתחום ענייניה שקבעה ועדת הכנסת. גם שם יש סמכויות: השר, באישור הוועדה, יכול לקבוע כל מיני דברים. החוק השלישי הוא חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות. אלו שני חוקים שמאוד קשורים אחד לשני, אי אפשר להגיד חוק הפיקוח בלי חוק המצלמות. שניהם נחקקו בתשע"ט-2018. גם שם הוגדרה ועדה באופן דומה, גם שם יש סמכויות לוועדה. צריך לציין שבכנסת הקודמת הסמיכה ועדת הכנסת את הוועדה המיוחדת לזכויות הילד כוועדה לעניין שלושת החוקים האלה.

מאחר שזו ועדה שאינה קבועה וקמה בכל כנסת מחדש, נדרשת שוב ההסכמה, ככל שהוועדה אכן רוצה לתת את הסמכות הזאת לוועדה לזכויות הילד. תודה רבה. מישהו עוד רוצה להוסיף משהו לפני שנעבור להצבעה? תודה.

הוועדה פשוט כל הזמן דנה. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מציעים לקבוע כי הוועדה המוסמכת לעניין שלושת החוקים היא הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. מי בעד ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אנחנו עוברים לסעיף ג': בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד להעברת ההצעה לסדר-היום בנושא: "מאבק המטפלות והחינוך לגיל הרך", של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית, איתמר בן גביר, ינון אזולאי ועאידה תומא סלימאן מוועדת הכלכלה לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד. חברת הכנסת שיר סגמן, את רוצה להציג את זה? חברת הכנסת שטרית הייתה צריכה להיות כאן כדי להציג את זה. אני שוחחתי איתה בנושא, אני רק לא יודעת איפה זה נמצא כרגע. באופן כללי הוועדה לזכויות הילד עוסקת באופן קבוע בלידה עד שלוש. פיתחנו סוג של מומחיות לנושא. באופן כללי, כל הנושא של ילדים, על אחת כמה וכמה בגיל הרך, אין לו לגמרי בית, אין לו לגמרי גג. מאחר שהוועדה לזכויות הילד היא זו שמאגדת ועוסקת לעומק בנושא הזה, חברת הכנסת שטרית, שעמה שוחחתי, והיא זו שהעלתה את ההצעה לסדר, מעדיפה פה אני קצת מדברת בשמה, אבל היא מעדיפה להעביר את ההצעה לסדר לדיון בוועדה לזכויות הילד במקום לוועדה שאליה נקבעה במליאה. בסדר גמור. אני רק מעיר שיושב-ראש ועדת הכלכלה הסכים להעביר את ההצעה הזאת לוועדה לזכויות הילד. אני מודה מאוד ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חברי הטוב. נעשית עבודה מדהימה מאחורי הקלעים. תראו מה זה, קואליציה, אופוזיציה, סיעות שונות. מדהים, זה מרגש לעומת מה שמוצג בחוץ. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא הזה לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד ירים את ידו בבקשה. מי נגד? מי נמנע?

קיבלנו את ההצבעה והיא עוברת להמשך דיון לוועדה המיוחדת לזכויות הילד.

סעיף ד': בקשת יושבת-ראש ועדת הבריאות, חברת הכנסת סילמן, להעברת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021, פ/432/24, של חברת הכנסת יעל רון בן משה מוועדת העבודה והרווחה לדיון בוועדת הבריאות. מי רוצה להציג את זה? אני אגיד. זו הצעת חוק שעברה בדיון מוקדם לפני ארבעה חודשים. באותה העת ועדת הבריאות עוד לא פוצלה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לשמחתי, במליאה הייתה תמיכה של כל סיעות הבית בהצעה, ובאופן טבעי פה בוועדת הכנסת זה עבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. משהוקמה ועדת הבריאות שבראשותה עומדת חברת הכנסת סילמן, גם לשם משרד הבריאות מגיע,

השר שבסופו של דבר תיקון החקיקה שלי מדבר יגיעו לוועדה הזו, אני חושבת שיהיה נכון להעביר את המשך החקיקה לוועדה.

יושבת-ראש הוועדה מאוד מאוד רתומה לנושא, גם להשפעות נוספות במערכת הבריאות בכלל, גם בנושאים כמו בריאות הנפש וגם בצמצום פערים. היא מובילה את זה ביד רמה ומאוד הייתי שמחה שנצביע על העברה לוועדה שלה. ב-12:20. הוא רוצה לנמק הסתייגות על המעונות לזכויות הילד. רביזיה הוא מבקש? מישהו עוד רוצה להוסיף? אנחנו נעבור להצבעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התיקון שאמרנו, של חברת הכנסת יעל רון בן משה לדיון בוועדת הבריאות. מי בעד ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההצעה 4 ההצעה אושרה. עבר בכפוף לאישור במליאה. אנחנו נצא להפסקה עד 12:20 ואז נשמע את הנימוקים לרביזיה של חבר הכנסת ינון אזולאי בנושא המעונות. תודה לכם והמשך יום נעים לכולנו. הישיבה ננעלה בשעה 11:50.